הרשם ברוך הבא הדובר, ערוץ הכנסת,

אני רוצה להתחיל את הדיון. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה

זה במקום שברוך ה' לא הייתה פגיעה בנפש. ואני אומר: בואו נפתח את כל הדברים האחרים,

גרימת פגיעה בנפש.

אם אני מנסה לייצר את האקוויוולנט, למרות שאני מאלה

אנחנו לא עוסקים הרי פה באופניים שאינם חשמליים. תקני אותי, חוה.

ועוד איך יש הבדל. הו-הו,

חבר'ה, עשו לי טובה. אנא חסוך, חסוך

סתם חסר לי משהו. מישהו מתכוון לחזור בו מהעניין הזה?

הייתה בקשה.

אלה דברים של משרד התחבורה, אני מניחה. אני שמעתי דיבורים. לא קיבלתי פנייה רשמית. - - - דוח ממשלתי. משרד התחבורה, אני יכול לומר לחוה - - - שמה?

אני אאפשר לאדוני, אין שום בעיה. - - - מה שאני מנסה לומר הוא שיכול להיות שיש אכיפה יותר טובה של המשרד. אני לא יודע להגיד את זה. יכול היות גם כן שהירידה אנחנו הרי לא רוצים

מסוכן לא פחות מלעבור באור אדום. יעקב אשר, אתה רוצה להתייחס? לא, אני מסכים עם כל מילה שאמרת. אוקיי.

במקום לעזור לנו, אתה נותן לנו נאומים.

קודם כול, גם עבירה של רמזור אדום יש בינה עבירות של רמזור אדום שאתה מוזמן ישירות לבית משפט.

ומעבר לזה, מוסדר בחוק הליך מאוד-מאוד פשוט וברור של ערעור על ההחלטה של השבתה. זאת אומרת, שהנהג שהשביתו לו את הרכב וחושב שנגרם לו עוול על ידי קצין המשטרה לא

לא, לא. קסדות תכף. בוא, תן לנו לסיים את חלק ב'. גמרנו. לא, לא. עוד לא סיימנו.

אני רוצה להתייחס, אדוני, להשבתה של כלי הרכב. יש עבירות ואמרתי לחברתי, ליועצת המשפטית יש עבירות שבהן אין שיקול דעת בכלל. אם זה סמים, או אם זה אלכוהול, או דברים אחרים,

לקחת את הנהג ולהחרים את

תודה. אבל יש דברים פה שגורמים לנו נזק אדיר.

נו, בחייאת דינאק. החלק הזה, זה כבר החלק האחורי של הרכב. זה לא, אם אתה כבר בתוך הצומת. יש מקומות שברמזור פנייה שמאלה, אתה לא יכול

מה שאתם עושים פה, כשמדובר בעבירה של קנס, מי שישלם את הקנס, סיים את ההליך.

העניין ברור. מה גברתי ממשרד לביטחון הפנים אומרת? זה לא כמו הליכי מעצר שהתקיים התיק העיקרי,

שזה לא טעות, שזה לא בגלל שמישהו כמעט פגע בהם מאחור. זה לא טעות, זה לא זה. ברוב המקרים, דרך אגב, ברוב המכריע של המקרים,

הרכבים שלצידו כבר

תן לה לסיים.

לשמוע את השלישית, ואז - - - וכתוב במפורש: "נמחק כתב האישום,

כתב האישום לא נמחק. לא הוגש כתב אישום כדי שיימחק. לא הוגש. גם לא יוגש. רבותיי, לא יוגש

אז שנייה, ברשותך. אנחנו חברים גם.

מה אני בעצם מנסה לומר? תנו לי להבין.

בעיניי לפחות. מבחינתי, התשלום

אתה איש מקצוע, יש כאן את אנשי המקצוע של המדינה שאני אמור להיות אני רוצה לקבל החלטה.

זה כבר לא יעזור. הבנתי את מה שאתה אומר. אם אדוני ייתן לי עוד דקה אחת. אז מה? אני אשתכנע יותר?

זאת אומרת, הוא בעצם רק חלק מתהליך. זאת אומרת שעכשיו יש את התהליך הראשון של יכול שהוא ימצא את עצמו מקבל את הרכב חזרה, אבל עדיין יעמוד לדין על פי חומרת העבירה.

אז בבקשה,

או את ההיגיון בזה, את ההיגיון בעמדתו.

היא אומרת ככה:

עכשיו קורים שני דברים, אני שואל. אם שילמתי, את אומרת שעדיין הרכב בחנייה למשל

אני מנסה לענות על השאלה.

לא על מה שאנחנו מבקשים.

חברי הכנסת יכול להיות שלא הבנו נכון

שבן אדם בא,

הוא חייב את החודש הזה כדי לקחת את הרכב שלו, בכל מקרה, החודש מתקיים. הוא יוצא

אני אגיד לך באיזה עניין. אם הוא יכול לשחרר לו את זה לפני ה-30 יום.

אין לזה קשר לתשלום. אני מבין. לא, לא.

נעשה את זה בחוק, שאתה לא יכול דון על זה בבית משפט. וזהו, גמרנו. אלה הימים שקבענו, וזה המינהל, וזו הסמכות.

או שאנחנו באים ואומרים: אם הבן אדם לא הולך לבית משפט,

ואז הודה. יש לו את התשלום, כי אלה הקנסות שאנחנו מטילים עליו. זה הקנס

כשבא מכביש 1 ואז יורד, יש תמיד הרי כולנו יודעים שהוא יכול להיכנס, לעקוף אותי.

לא מנסים לגנוב שום רמזור. עכשיו, זה תמיד מעצבן שגונבים אותך. בסוף בסוף, 300-200 רכבים

למשל, אני אקח עבירה שכבר קיימת היום: עקיפה בדרך לא פנויה עם פס לבן. מה שאדוני אמר: עבירה מאוד חמורה. גם כשאתה עוקף בפס לבן וגם כשמגיע רכב ממול,

120 יום. שנייה, רגע. הבעיה היא כזו: בית המשפט לא עומד עכשיו

אני מפנה את הלו"ז שלי, יש לי

אם היה לי את החלום הזה, אז הייתי יודע ללכת איתך. למה לי לכתוב פה הרי מה יקרה? יגידו עכשיו כך: אם תבוא ותגיד לי שעד שלא יתכנס בית

הוא אומר: אני רוצה ללכת לבית משפט, בסדר?

לא, לא אמר לו. הוא נותן לו את הפסילה מיד.

כי זו אותה הרתעה. אם לא, הוא צריך ללכת לבית המשפט ולעבור את התהליך הרגיל. זה קיים בכל מקרה.

אני נתתי לו את המפתחות.

רגע, חצי שני של

הוא ממילא לא יוכל להשתמש ברכב.

בשביל זה יש קציני בטיחות,

וזה דיון אחר שאנחנו מקיימים פה.

לא בכל פעם שההשוואה היא להיסטוריה הקודמת,

אני לא חושבת שיש לפנינו את הנתונים לעשות בדיקה כזאת.

האיזונים בין בעל הרכב ובין הנהג בפועל מתבצעים בשני שלבים. הם מתבצעים על ידי קצין המשטרה בשימוע, והם מתבצעים

תראי לי פעם אחת

טקט אחד נוגע לעניין שדיברנו עליו, ההליך הרגיל. ואני חוזר כדי שאנחנו נבין אחד את השני ולא להתפרץ לדברים שלי. אדם חצה באור אדום, עמד בצד, בא קצין, עשה לו את השימוע.

הודיע לו: הרכב שלך מושבת ל-30 יום על פי החוק החדש.

עכשיו יש לו אחת משתי

דווקא בזה נחה דעתי. אני אומר לך,

העניין היחיד שבאמת כאילו הוא ההערה של חאג' יחיא. זו ההערה שלו. אני מבקשת לפצל את זה, כי יש שינוי עצום במערך של המודל. גמרנו.

אני מפצל את זה.

אני לא אפסול רכב שכבר הגיע, זה לא שהוא אומר

אני צריך לתבוע אותו בבית הדין.

אצלך כל היום הייתי מוריד להם. עזוב.

מאהבה אומר לך את זה. בסוף הם יעבדו אצלו וישלמו לו גם.

אני אגיד את זה לפרוטוקול.

בן אדם שיש לו רגשות.

אם אתם מוכנים, אני אפצל את זה.

לפצל את זה. אוקיי, אני מפצל את הסעיף.

אז אם אנחנו מפצלים רק את הנושא של הרמזור האדום,

אוקיי. תודה. אנחנו משאירים את הרחבה של סמכות בית משפט,

אם למעסיק היה אינטרס, כן. כי את רוצה לסגור את שעריו של בית המשפט

אם תבקש להישפט, יוכלו להשבית לך את

סליחה, פה זה כבר בית משפט.

אם לא תשים סייג, בית המשפט - - - יקירי,

בסדר, אוקיי, אני לא מבין כמוך. בגלל זה, לשמחתי, אני לא עורך דין בענייני תחבורה,

רגע, חוה, תני לי להסביר. בן אדם ביקש להישפט, אדוני - - - החובה קיימת. נו, באמת. יש לך תביעה בבית משפט, אתה לא יודע?

אדוני, רגע.

שנייה, שנייה.

כדי לעשות סדר,

יש חובת חבישת קסדה למי

כי כל אדם שרוכב על אופניים ונופל הסיכוי שייפגע בראשו במדרכה, בעמוד, בכלי רכב כלשהו, הוא בדיוק אותו סיכוי כמו כלי רכב עם מנוע חשמלי.

לדעתי,

כך שכל רוכבי האופניים יהיו מחויבים בחבישת קסדת מגן כדי להציל את חייהם. מספיק עם הגחמות והפיתולים של שר התחבורה בנוגע לאופניים ואופניים

דבר ראשון.

דבר שני, אני מזכירה לכם שאין מספיק משטרת תנועה. ואם תחייבו בחבישת קסדה את רוכבי האופניים החשמליים, שאני מאוד בעד זה, בבקשה להכניס גם את פקחי הרשויות שיהיו מסוגלים לאכוף את זה.

האיש שעוד לא דיבר היום, כן. אני יושי

אבל כל מה שמעכב את הביצוע של עוד שבילי אופניים ותשתית מספקת זה תקן שמחייב בשבילי האופניים שטרם נקבע על ידי משרד

תודה רבה. אפשר, אדוני?

כן, בבקשה. אני יותם אביזוהר, ישראל בשביל

צריך לשמור על הילדים האלה.

הוא גם חלק מאוד-מאוד חשוב.

באופן מאוד אינטנסיבי עם השפעה ששינתה במשרד

את זה אף אחד לא ייקח מאיתנו, כי את מה שנכתב וגם את מה שהיה פה בדיונים האלה גם גרזן לא יוריד. אבל עכשיו לזרוק

גורם מאוד-מאוד בכיר. אחד משומרי הסף המרכזיים. ואמרתי לו: תגיד לי, השתגעתם? אתם מתבלבלים בגלל שאני אדם מאוד פעיל, ומאוד, ומאוד,

אמרתי לו: כבר לא מתקבל על דעת שאם לא נעשה, אני חוטף. אבל לקחת את זה על עצמך. שנייה. זו מחמאה גדולה שלקחת את זה על עצמך. יושי, סליחה. מה קרה? בגלל האכפתיות שלי- - - נכון. ובגלל שאני לוקח משהו, אז אני מוליך אותו בכל הכוח. אני מוצא את עצמי אנשים, רובם נרדמו בשיעורי האזרחות. הם אומרי לי: לא, למה אתה לא עושה? זאת אומרת, בשורה התחתונה, ואני אומר זאת בצורה מאוד ברורה ובגאווה גדולה,

אין ולא היה יושב-ראש ועדת הכלכלה בכל ההיסטוריה והיו פה יושבי ראש ועדת הכלכלה יוצאים מן הכלל שהתעסק בנושא תחבורה הציבורית והקטל בדרכים כמו הוועדה הזו. כמעט כמו שר, דחפתי ממשלה, קידמנו, הובלנו. בימים אלה עוסקים ברב-קו, בהכנסת רב-קו גם במוניות שירות - - - קציני בטיחות. גם קציני בטיחות, דברים שהיו תקועים שנים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני מבין את מה שאתה אומר. זה לגיטימי. אין לי טענה. אני יכול רק לקוות שמי שיבוא אחריי, כי עכשיו הכריזו על

כפי שראיתם, והבחירות תהיינה,

באפריל האמת?

יש הודעה כבר? כן, כן.

תשעה באפריל הבחירות. וטוב שכך, כי הכנסת כבר הגיעה דרך אגב, אפרופו, כבר יש רגע שאתה יודע זה כמו אווירת סוף קורס. זה מה שהגיע גם - - - אווירת חיסול. סוף העונה. יהיה אחרת?

נשמה, אנחנו מחליפים את האזרחים? חברי הכנסת זה לא ייבוא אישי, ולא גודלו במבחנות. מי שחושב שהוא יותר טוב ויעשה את זה אחרת כשהוא יגיע, מוזמן להצטרף. אני תמיד אומר: אם יש כאלה שחושבים. לא הופנה אלייך, אתה יודע.

אני מדבר באופן עקרוני. החובה שלי היא גם להגן על חבריי מכל סיעות הבית. הרוב פה הם אנשים מצוינים.

גם אלה שאני לא מסכים לדעותיהם. גם אלה שאני מאוד לא מסכים לדעותיהם וחלוק עליהם, אבל זה חלק מהדמוקרטיה. אני לא רוצה להיות אחד שכל יום כל אומרים לו מה לעשות וקובעים לו איך החיים שלו ייראו. שם זה לא יסתבר שהמדינה נראית יותר טוב, אוקיי. לכן מה שאני אומר לכם הוא שאני מבין את ההתלבטויות שלכם, אבל יחד עם זאת הייתה גם מחויבות אישית שלי לחובת חבישת קסדה, ונתתי את התחייבות גם בעל-פה, גם בכתב, וזאת חובה שאני מתכוון לממש. ולכן, גברתי, תעברי להקראה. אדוני יכול להחריג את הפרויקטים של האופניים החשמליים? לא, ממש לא.

או לא צורך, ואם לא צריך, אני לא נותן לכולם. לא, אבל הטענה היא - - - תקשיב, יותם. תראה, בוא נגיד את זה כך: אם הממשלה הייתה חושבת אחרת, הייתה מבקשת את זה ממני. הממשלה טעתה בניסוח דברי ההסבר. היא אומרת: אין כבר פרויקטים לאופניים שיתופיים. אבל יש. איתן, למה אנו פונים אליך?

באזרחות אפרופו לימוד אזרחות הלוא מה קורה כשאתה נתקל בשוטר? הוא אומר: אדוני, לך לבית משפט, תגיד מה שאתה רוצה.

אומר לך: לך לכנסת. אז הינה, באנו אלייך.

הסעיף הוקרא? איתן, חשוב להחריג את הפרויקטים השיתופיים בעניין הזה. אני לא יכול, יקירי.

הממשלה הייתה רוצה, היא הייתה מביאה את זה.

לא נכון.

או לא צריך, או כן צריך. "תיקון סעיף 65ג בסעיף 65ג(א) לפקודה, במקום "אלא בעת" יבוא "אלא אם כן רוכב על האופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת"." הלאה, תקריא גם הסעיף הבא. הסעיף הבא חוזר לנושא הקודם.

הוא קשור לסמכות בית המשפט. אה, בסדר.

הצבעה בעד פה אחד תיקון סעיף 65ג(א) לפקודת התעבורה נתקבל. את סעיף 3 אישרתי. סעיף 4, "בתוספת השביעית לפקודה". " בתוספת השביעית לפקודה בכותרת, במקום "(סעיפים 57א ו-57ג)" יבוא "(סעיף 57א)"; כותרת המשנה "חלק א'" תימחק, חלק ב' בטל." מה זה אמר? זה תיקון טכני של תוספת השביעית, רשימה העבירות. היא הייתה בנויה באופן שקושר את סמכות בית המשפט לרשימה המוגבלת.

ברגע שהרשימה המוגבלת חלה רק על קצין המשטרה, אז לא צריך להתייחס גם ל-57ג ולא צריך שני חלקים. זו פשוט התאמת נוסח לתיקון שכבר אישרת בסעיף 2. אוקיי. תודה.

מאשר. הצבעה בעד,

זה לא כולל פה אני סומך על מילתך. אין לזה קשר לנושאים שאני לא הסכמתי לאשר.

איתן, אני יכולה לבקש משהו?

זה קשור ולא קשור.

להעלות דיון באיזה שלב אני גם שלחתי לך - - - בקדנציה הבאה.

הכנסת מתפזרת בעוד שבוע, לדעתי.

איתן, חמש שנים אנחנו פה בקשר. נהיה עוד שנה, ועוד כמה שנים, ברוך ה'. יש לי רק בקשה שוב, גם שלחתי לך חומר ולכל הגורמים. בתל אביב וביתר ערי ישראל נוסעת בימבה, שזה יצור כלאים של אופניים חשמליים, קלנועית וכולי.

עבר באור אדום, לקח את הבימבה, נוסע בכל מקום אחר. מאחר שזה נחשב כקלנועית, אז במקרה ותהיה אכיפה באמת,

יאכפו ויעלו אותם על המדרכות. אנחנו בודקים את זה. את יודעת איך קוראים בראש עין?

אמיתי. אני לא צוחק. ראש עין מלאה בתימנוע, זה תימנים על קלנועיות. אמיתי. אני אשמח לשמוע מה משרד התחבורה עושה כדי לטפל בזה.

בואו נאחל לעצמנו הוא עבר את ההשתלמות הכי טובה שיכולה, והוא יהיה שר התחבורה הבא. סליחה, אני רוצה לשמוע מה משרד התחבורה עושה. אני רוצה רק לענות לה. אנחנו קיימנו דיון בעניין של קלנועיות. היה דיון כאן. זה ספציפי בעניין הזה? כן,

היה דיון ונקבעו כללים. בוועדת הכלכלה?

כן. ולמדתי אפילו שלא כל קלנועיות יש קלנועיות של מפעלים שאסור להם זה.

לא, לא, אנחנו כבר עסקנו בזה. מה עושים עם הכלים החדשים שנכנסו? עסקנו בזה בהרחבה רבה. נכון שאין מה לעשות. דרך אגב, היו גם תאונות שאנשים רכבו בכביש מהיר, בכבישים בין עירוניים.

זה כמו שאנשים חוצים באור למרות שהחוקים אומרים שאסור. זאת אומרת, נכון להיום יש כללים. אם אוכפים את זה? זה כבר דיון אחר. אנחנו גם בודקים אם הדברים האלה שקוראים לעצמם קלנועיות באמת עומדות בתקינה של קלנועיות. קבענו מה היא התקינה בזמנו גם בתוך - - - זה בתקנות. אנחנו בודקים אם הן עומדות בזה ואם צריך שינויים. תודה רבה. הישיבה נעולה.